שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. היום ה-17 בדצמבר 2018, ט' בטבת התשע"ט. הנושא הצעת תקנות הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (כללים לזכאות להסעה לליווי ולארגון ההסעה), התשע"ח-2018. אומר רק בפתיח, שזה דיון המשך, אנחנו באמצע מתמשך יתר על המידה, לפחות לטעמי.

לאורחים שלא היו אתנו, אנחנו נקרא מספר סעיפים, נעצור ונעשה סבב התייחסויות. אם למשרדי הממשלה השונים או לשלטון המקומי יש מה להודיע לנו לפני הדיון, אבקש לקבל אותו עכשיו. אם

מתקדמים. "אחריות מוסד חינוך 7. בסוף יום הלימודים ילד עם מוגבלות יגיע אל הרכב מלווה באיש צוות של מוסד החינוך שקבע מנהל מוסד החינוך. איש הצוות של מוסד החינוך יוודא לגבי ילד הזכאי לליווי כי יש ברכב ההסעה מלווה". הערות לא לפי סעיפים? רק בסוף הערות? אני אראה, לפי התוכן והתכולה אני אקבע את התדירות. "בטיחות בהסעה 8. הממונה ייתן לנהג הסעות ברשות המקומית או לנותן שירות ההסעות של הרשות המקומית לפי העניין הוראות פרטניות בעניין ילד עם מוגבלות שמצבו אינו מאפשר את קיום הדרישות

או שנדרשות לגביו דרישות מיוחדות. רכב המשמש להסעת ילדים עם מוגבלות לפי תקנות אלה יכיל ערכת עזרה ראשונה, כמו-כן, יאפשר רכב כאמור קליטת ציוד רפואי הנחוץ לילד עם מוגבלות. לא יעשן אדם ברכב הסעת ילדים עם מוגבלות". אין פה מלווה או זה רק הנהג? הוא נותן הנחיות לנהג? תהיתי למי נותנים את ההנחיות, לנהג או למלווה. עומדת לך הזכות לקבל תשובה, רק נמשיך. "כרטיס נוסע 9. האחראים על ילד עם מוגבלות, ימלאו טופס ערוך לפי הנוסח שבתוספת השנייה שיכלול את פרטיו האישיים של הילד, פרטי אחראי עליו לרבות דרכי התקשרות עמו, צרכיו הרפואיים הנוגעים להסעה, רגישויות ואלרגיות שיש לו, סוג מושב הבטיחות הנדרש, ציוד נלווה, אופן עיגונו בהסעה, מסלול נסיעה ותחנות איסוף והורדה, מנהל מוסד חינוך שקיבל טופס כאמור, ידאג להנפקת כרטיס נוסע שיכלול את הפרטים שמסרו האחראים. מנהל מוסד חינוך יחליט על אופן הצגת כרטיס נוסע לפי תקנת משנה (א) בהסכמה של האחראים על הילד עם מוגבלות ואם ניתן, גם בהתייעצות עם הילד עם המוגבלות. התאמת הסעה 10. ילד עם מוגבלות יוסע ברכב שנוסעים בו ילדים עם מוגבלות, במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים רשאי מנהל מחלקת חינוך או מי מטעמו באישור המנהל לאשר בהחלטה מנומקת בכתב מראש הסעה של ילד עם מוגבלות בהסעה שנוסעים בה ילדים ללא מוגבלות. הרשות המקומית תסיע ילדים עם מוגבלות הזכאים להסעה בשתי קבוצות גיל, 3 עד 10 ו-11 עד 21, במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים רשאי מנהל מחלקת החינוך או מי מטעמו באישור המנהל בהחלטה מנומקת בכתב, לאשר מראש הסעה של ילדים עם מוגבלות בהסעה הכוללת ילדים משתי קבוצות הגיל . במקרים חריגים ומטעמים מיוחדים שיירשמו רשאי מנהל מחלקת החינוך במקום מגוריו של הילד, או מי מטעמו באישור המנהל בהחלטה מנומקת בכתב, לאשר מראש הסעת ילדים עם מוגבלות עד גיל 6 בהסעת פעוטות עם מוגבלות, ובלבד שנבדקו מוגבלותם של הפעוטות ושל הילדים וצורכיהם, לרבות גילם של הילדים, ונמצא כי שלומם של הפעוטות עם מוגבלות ושל הילדים עם המוגבלות, לא ייפגע וכי ההסעה תתבצע לפי תקנות אלה. המנהל רשאי להתנות את קיום ההסעה המעורבת בתנאים נוספים". רבותי, אני אאפשר התייחסויות

תחילה לחברי הכנסת ולמשרדי הממשלה, ולאחר מכן לאורחים. שוב, כל מי שמדבר, שיאמר לאיזה סעיף הוא מתייחס, כי קראנו כמה סעיפים. תרשה לי לומר, יש ביטוי שאומרים "אלוהים נמצא בפרטים הקטנים". הבנתי שזה גם במקורות, אפילו בזוהר כתוב "לית אתר פנוי מיניה". בסופו של יום, אין יותר חשוב מהדיון הזה. כאשר אנחנו חושבים על ילדים עם מוגבלויות ועל הסעות לילדים עם מוגבלויות, וכאשר התוקף של הדברים, החשיבות שלהם או הנאותות שלהם בסופו של דבר מתגלים בין אם היא קיימת או לא קיימת רק כאשר אנחנו צוללים לתוך הפרטים הקטנים הללו. אין ספק, לכן זה מתמשך ומתמשך. טוב שאתה מקיים את הדיונים הללו, ואין להתייאש גם מאריכותם, כי כולנו מקווים שבסופו של דבר נוציא תחת ידינו דבר מתוקן. אני מתנצל שלא הייתי בדיונים קודמים. אני רוצה להתייחס ברשותכם לזכאות לליווי.

נקבע שיהיה מלווה על פי המוגבלות של הילד. היום אנחנו רואים שיש איזשהו שינוי, שוועדת הזכאות תקבע. אני חושב שזה נכון לומר באופן חד-משמעי, כי במקור כאשר דיברנו על כך שמוגבלות מסוימת זכאית למלווה, בעוד לאחרים לא, יש שם כל מיני עיוותים, ואי אפשר לתקן את העיוותים על ידי הגדלת הקריטריונים, כי זה יהיה אין סופי. לכן לדעתי התיקון הנכון צריך להיות שלכל הסעה יהיה מלווה, בלי לקבוע את זה על פי המוגבלות, אלא באופן מבני, עקרוני שבכל הסעה יהיה מלווה, וכך אנחנו פטורים מהדיבור הזה איזה מוגבלות זכאית ואיזה מוגבלות אינה זכאית. ומה נעשה עם ילד

למלווה אישית צמודה? העיקרון צריך לקבוע - - -- שלא תהיה הסעה בלי מלווה. כן, יפה, שלא תהיה הסעה ללא מלווה.

כפי שאדוני יודע, זה עניין של תקציב.

שקבענו שבכל הסעה יהיה מלווה.

אני רוצה לברר אתך

כי פה אני בחוסר ידע או מידע. האם הסיפור של המלווים זה נתון למצי'נג, או שיש הקצאה קבועה באופן בלתי תלוי במצב הסוציו-אקונומי של היישוב, בתכניות מצ'ינג וכדומה? גם כן נקבל תשובה. החזרת אותנו למלווה, עכשיו לסעיפים שלנו. אתה מרענן גם לנו את הזיכרון. הערתי את ההערה לפני כן ואתה ביקשת שאנחנו נדון בה כאשר ניכנס לדיון עצמו שבסעיף 8 מצוין כי הממונה ייתן לנהג ההסעות ברשות המקומית אז העליתי תהייה, ומירב לחשה לי איזשהו תיקון. 16(יא) זה עיגון של משהו ברכב, לכן זה לנהג. היא לא לחשה, היא חיוותה את דעתה. לא, פשוט אמרתי מה זה 16(יא). לגבי דרישות מיוחדות, אני מבינה שאלה גם דברים שקשורים למה שהנהג צריך לעשות ברכב. אני מעלה את זה כתהייה, לא כביקורת. יש הנחיות שהמלווה יצטרך לקבל, ויש הנחיות שנוגעות לנהג. אני מעלה את זה כתהייה ולא כביקורת, האם זה מן הראוי שהסמכות בהקשרים הללו ניתנת לנהג ולא למלווה, זאת אומרת: מה תפקידו של מלווה באשר לסוגיות מהסוג הזה. אני תוהה האם אנחנו לא מעבירים אחריות למישהו שלא מן הראוי שתהיה לו, אלא דווקא תהיה למלווה. סוגיית מגבלת הזמן ומגבלת מספר הילדים נעלמה. עומדת לך הזכות. לפני שנגיע להצבעות נדבר על זה, בסוף התקנות. כי זה רלוונטי פה לבטיחות ולתפקידי הרשות. גם אם לא היית מעירה את זה, היינו מעלים זאת, אבל אנחנו רוצים לעשות סדר בדיון, כדי שלא נאבד את זה. הכי קל בכל

אם כבר אנחנו אומרים, אני חושבת

לגבי האחריות של מוסד החינוך, יש עניין של קבלת הילד בבית הספר ובגן, וזה לא מופיע פה. משרד הבריאות

שבתקנות האלה נפתרו כל הבעיות? הלוואי, אבל אין ספק שהן ישפרו לעומת המצב הנוכחי. הן יקנו יותר ביטחון לילד, יותר שלווה להורים,

בתור סטודנטית לעבודה סוציאלית, עכשיו חברים שלי וכל העובדים הסוציאליים בארץ מפגינים בתל אביב לשיפור המקצוע. אני חושבת שמגיע לנו יותר. אנחנו פה בשביל לעזור לאנשים,

עבודת

אמרה: אין לי ספק שיהיו ימים טובים יותר לעובדים הסוציאליים, נכון ציטטתי? בדיוק. נמשיך הלאה להורים האצילים, רוצים להוסיף משהו? הבת שלנו דיברה במקומנו.

שלא

אבל יש להם תתי סעיפים, וכרגע הם לא זכאים. התקנות האלה חלות עליהם?

אני מבקש להתייחס ולהסביר את זה, אני לא

אני יודעת, אבל אני רוצה להוסיף בכל זאת. אני אתמצת את זה. הילד שלי הוא ילד עם צרכים מיוחדים.

כשהוא בסך הכול בן שמונה וחצי.

סעיף 8

לגבי הדרישות שאנחנו מקשיחים מהנהגים, אם כבר אנחנו מכניסים את האישור שיהיה נהג לכל השנה, אני חושב שבגלל שראינו לאורך השנים את כל הבעיות האלה,

הילד עולה להסעה, האימא מקבלת הודעה ב-6:45 שהילד בהסעה,

מי הנהג,

אפשר להביא את הנושא הזה לפיילוט. יפה, שומעים אותך, ואני מקווה שירימו את הכפפה.

הבית של המשפחות המיוחדות. בקשר לסעיף 7, שני דברים:

לפעמים זה גם חיובי צריך להגיד,

זה משהו שאולי קצת הושמט. אני חושב שצריך לציין את זה, ואולי זה גם ייתן אור ירוק להנגיש בכלל את

חייבים לעדכן גם את ההורים בנקודה הזאת. נועה, את עדיין מתעקשת להסביר לו או להסביר לי? אני אסביר לפרוטוקול, מי שיבין,

שאנחנו בהחלט יכולים להתייחס למצב שבו ילד עם

וככל שיהיה בכך צורך,

ואני חוזרת על זה גם מטעם השלטון המקומי,

נריב עליה בסוף עוד פעם.

מי דואג לשלום הילד? אני מפקידה ילד ואני חרדה.

הורידו אותו או לא הורידו אותו.

אכיפה בנושא הזה ואין לנו מענה בנושא

אני רק אומר לך שמבחינתי בטיחות, אחר כך הכול.

אם צריך נייבא גם מתאילנד נהגים, אני סתם אומר את זה כמשל. קודם כל בטיחות ואחר כך המצוקות

אתה לא יכול לקבוע במסמרות עד תום, אבל אני מצדד בעמדה שהיא העלתה כאן, גם כשאתה מדבר על כך שלמישהו יש שיקול דעת,

ישנה איזושהי מומחיות או איזושהי סמכות מקצועית,

עד שנה שעברה הילדה שלי נסעה בהסעה נפרדת, וזה לא בגלל שהיא מפונקת, אנחנו צמאים לקשר חברתי, הילדה שלי בת 17, והייתי מאוד שמח אם בבוקר כשהיא היתה עולה

היא רושמת מסמך רפואי, יש 130 ילדים כאלה בעולם, הילדה שלי היא היחידה בארץ עם המחלה הזאת. היא שולחת מסמכים רפואיים,

שלושה חודשים של

בלי לפגוע בפקידים, גם רופא בביטוח לאומי בוועדה הרפואי,

זה מה שרציתי להגיד, שהביטוח הלאומי נחשב על ידי הנכים בדרך כלל כגוף so called אכזרי, שבודק ומשקיע בזה שהוא שם רופא מול רופא.

אני לא אומר את זה בשביל מטלות נוספות - - - זה לא מה שעלה מהטענה שלה. זה ברור שזאת אחריות השלטון המקומי, ולכן צריך להשאיר את

אדוני היושב-ראש, יש לך הצעת חוק חשובה מאוד שהנחת בעניין הגדרת תפקידה של הסייעת. אני קורא כאן גם לחבר הכנסת יוסי יונה מהאופוזיציה. הסדרת מעמדה

לכן חשוב להגדיר. לגבי הנושא של השעות, מוגדר בסעיף באחריות השלטון המקומי, שההסעה יכולה להגיע עד חצי שעה עד תחילת שעת הלימודים. עובד ההוראה התורן ומכאן אני גם גוזר את העובדה שזה לא עובד ההוראה, אלא עובד של השלטון המקומי עד שעה 7:45 הוא צריך להיות בבית הספר.

אני מבקש להתייחס לזה. הזכרת את הצעת החוק. ישבתי עם האיגוד של המלווים - - - עם מי?

נועה, זה מפריע לי.

תעביר למנכ"ל ולשר. ממילא בשנת 2018 אנחנו זוכים לתקן כמה דברים ש-70 שנה לא תוקנו. ממילא הסייעת תוגדר, מתי? ב-2088 אולי, בוא נקבל החלטה היום, כי בסוף זה הופך להיות מצרך בסיסי בצוות החינוכי. זה יוצא מהדיון, רק תיקחו את זה אתכם למשרד, אל תיבהלו מזה. בואו נקים צוות התדיינות. צריך להגדיר את מעמדה ותפקידה של הסייעת במערכת החינוך. אני מושקא, אני אימא לילד עם צרכים מיוחדים שיעלה עוד שנתיים לכיתה א' ואני כבר שם. הוא משולב בחינוך הרגיל. אני מנסה לחפש כאן מענה למצב שבו הוא יוצא מיום הלימודים ומגיע להסעה בצורה בטוחה, ומי אחראי עליו. אני לא רואה אפשרות כזאת, כאשר הסייעת לא צמודה

זה נושא כללי שכבר טחנו ואנחנו ממוקדים בסעיף. אני חיה, אני אימא לילד עם מוגבלות. הילד שלי סובל ממחלת ריאות כרונית והוא ישן עם חמצן. אני רוצה להתייחס לסעיף 8(ג)

אני רק רוצה להדגיש, שהצורה שבה זה רשום כרגע, אצלנו מסתכלים על זה כאילו מותר לנהג לעשן כשהילד לא שם. הבנו ונקבל חידוד. סעיף 8(א) תקינות אביזר רפואי, מדובר פה על סוף יום לימודים. מדברים פה על הילד כאילו מעבירים איזושהי חבילה. אם יש מזרק של סוכרת נעורים או משהו כזה אני לא מדבר על אביזר מובילי שוב, לעדכן ולמצוא את הפתרון. לא מעלים ילד עם טופס כמו שמפורט בסעיף 10 לאחר מכן, ילד הוא לא טופס. קודם לא היה טופס, הכול היה ערטילאי. עכשיו יש טופס, אז הילד הוא לא טופס. אוקי אדוני, אני אתך. אנחנו בעולם של אפליקציות. אני אתך, הילד הוא לא טופס... אני ממשיך אתך לסעיף 10(ב), ההפרדה הגילאית. ברשות אדוני, אני יושב עכשיו בקבוצת פייס-בוק און-ליין של נציגי הורים בוועדות השמה, הנושא הזה בוער. הם כל הזמן מציפים בזמן אמת. גם זה נאמר ונקבל תשובות. לפני שנעבור למשרד החינוך, משרד התחבורה, עד עכשיו שלושת הסעיפים האלה תואמים למדיניות שלכם, לתקנות שלכם? הכול בסדר, לא מוצא הערות. משרד החינוך, דבר דבור על אופניו. לחלק מההערות יתייחסו חבריי. לגבי הבקשה של חבר הכנסת יוסי יונה שיהיה מלווה בכל הסעה ולא בהתאם למוגבלויות שונות, היום יש מצב שמוגבלויות שונות זכאיות להסעה. המצב בעקבות התקנת התקנות שוועדת זכאות או המנהל יוכלו לקבוע זכאות להסעה זו סוגיה שיש לה השלכות תקציביות. כרגע אנחנו לא יכולים לשנות את הנוסח כפי שהוצג בוועדה.

יתכן מצב שרכב הסעה שמוסעים בו ילדים או פעוטות עם צרכים מיוחדים יהיה ללא ליווי? פעוטות לא, משום שהתיקון שמוצע כאן כרגע הוא להסדיר שילד בגילאי שלוש עד שש,

בכל מוגבלות עד שש כיסינו. בגילאים גבוהים יותר,

מוגבלויות שהן פחות מורכבות, שבהן לפי חוות הדעת המקצועית של אגף חינוך מיוחד ואלה המלצות של

על פי הפרמטרים המקצועיים שלהם לילדים הללו אין זכאות לליווי.

צריך רגע להגיד, שכמובן שכולנו היינו שמחים אם היה ניתן להצמיד מלווה לכל הסעה,

היא למעלה מ-100 מיליון שקלים. אביבית מ"בזכות", באיזו שיחה שהיתה לנו את הצגת נתונים. בוא נעשה דיון. אני באמצע ההתייחסות, אתה רוצה לפתוח לי דיון משנה. חבר הכנסת יונה, אני גם דיברתי עם אביבית על הנושא הזה. גם אם אני מסכים איתה ואני חושב שצריך להחיל את זה כדי לתת את המקסימום, הנה אני אומר לכם מראש, זה כמו בחוק החינוך המיוחד, הלוואי וידינו היתה חופשיה על הקולמוס לחתום על כל התחייבות, הלוואי ותסכימו לתת את המקסימום שאפשר.

היושב-ראש, אדרבה, בשיחות שהיו לנו הבנתי שגם מבחינה כלכלית זה יכול להיות יותר חסכני. אני מעלה את זה כטענה, אנחנו בדיאלוג. אני אשמע אותה אחר כך בסבב הבא. למה היא התכוונה אני לא מבין. השאלה הבאה היתה לגבי התמחור של עלות המלווה. התמחור של מנגנון התקצוב הוא שהרשות המקומית בגין כל ילד מלווה, מקבלת סכום שהוא שיעור ההשתתפות של משרד החינוך בעלות הסעה עם מלווה. זאת אומרת, זה סכום קבוע שמשרד החינוך מקציב. מה שנקרא תקצוב נורמטיבי? נורמטיבי. הנורמטיבי בהתחלה טוב, לאחר מכן זאת צרה צרורה. נורמטיבי, לא נורמלי. אבל זה לא הדיון, זאת ההמצאה שהמציאו באוצר, ומשרדי הממשלה נפלו למלכודת הזאת והרשויות המקומיות גם נפלו למלכודת הזאת. מפתח התקצוב של מלוות בכלל לא פוגש את המציאות. תפתחו את זה בדיון אחר, שלטון מקומי מול משרד החינוך אין ספק שתמצאו פתרון יחד עם האוצר,

הלאה, נקודות נוספות. לגבי ההוראה בתקנה 8, שהממונה ייתן הוראות לנהג ההסעות, אל"ף הממונה הוא הגורם האחראי ברשות המקומית, וכשיש צורך שהנהג יעשה איזה שהם פעולות מיוחדות, יותר מהמנהל זה גורם שיותר קרוב לנושא תפעול ההסעה. אנחנו עשינו חלוקה באופן כללי בתקנות בין דברים שקשורים למתן שירות תוך כדי הנסיעה שזה יותר תפקידים של מלווה, ודברים שקשורים יותר לבטיחות בהסעה ולרכב זה תפקידים של הנהג, למשל: העיגון של כיסא גלגלים, החגירה של הילדים המוסעים בכיסא הבטיחות, העלאת ציוד רפואי אלה דברים שהטלנו על הנהג. אם צריך לתת הוראה מיוחדת בקשר לפעולות האלה, צריך לתת אותם לנהג ולא למלווה בגלל האחריות. יש לי הערה כללית, שאולי אחר כך אעיר מולכם, לא אלאה את כולם בזה. יש כל מיני דברים שאחר כך צריך להתאים בין התקנות השונות, לראות שהכול קונסיסטנטי ושאין פערים, כמו שדובר פה על חלוקת האחריות בין הגורמים השונים. אולי כשנסיים את כל התקנות, צריך יהיה לעבור על הכול ולראות שהכול קונסיסטנטי. אני יכול להוסיף שאם גם יהיה איזשהו סייג לסעיף הזה, אני לא יודע כיצד לנסח אותו, שלא תהיה כאן לכאורה זליגה של האחריות של מה שהמלווה אמור לעשות. בדיוק, אז זאת בדיוק ההערה. כותרת השוליים של בטיחות בהסעה אולי קצת מטעה. זאת בעצם חלוקת אחריות בין הגורמים השונים מי עושה מה, זה הנושא. אתה אמרת את זה עכשיו, צריך שזה יהיה ברור ומוסדר. נבדוק את זה בסוף לכל אורך התקנות. אני רק רוצה להתייחס - - - את לא יכולה להתייחס, כי ביקשת ואמרתי לך לא. כרגע משרד החינוך מתייחס. את חוזרת על זה בכל דיון, סליחה שאני מרים את הקול. אל"ף, אני לא נמצאת כל דיון. כשאת נמצאת, את לא מקשיבה לי.

בסדר, אני מבינה שכשיש בעיה, יורדים לאישי. לגבי תקנה 10(ג), הסעה מעורבת של משרד החינוך ומשרד הרווחה, עולה השאלה איזה תקנה תחול. ככל שלא נקבעה כאן הוראה מפורשת שתתייחס לסוגיית התחולה של התקנות, יחולו כללי ברירת הדין הרגילים שקובעים בין שתי הוראות איזה הוראה חלה. אני מציע שנקיים ישיבה עם משרד הרווחה. יש כמה כללי ברירת דין, יש פה קצת בעיה בפרשנות. אני רוצה גם להזכיר, שהרצון שלנו היה לאסור את זה. אני יודע שמשרד הרווחה התירו את זה, הגישה הראשונית שלנו היתה לאסור הסעה. אנחנו עדיין לא בטוחים שצריך להתיר הסעה משותפת. יכול להיות שהפתרון היעיל יהיה שאנחנו נאסור את ההסעה הזאת. אתה מחזיר אותי לדיון הראשון. חשבתי שבתור גננת סיימתי לגרום לכם לדעת לדבר ולתאם. אבל זאת תקנה שכבר קיימת בתקנות, זה לא משהו חדש. אבל אז אתה נכנס למוקדם ומאוחר. יש כללי פרשנות שונים.

אם הכוונה היא שהפעוטות לא ייסעו יותר משעה, ההסעה הזאת לא יכולה להיות יותר משעה. או שיש עוד אופציה, שהתקנות שלנו יחולו על פעוטות, והתקנות שלהם יחולו על ילדים. אבל אם זאת הסעה משותפת? אז אולי נאסור את ההסעה המשולבת. אבל זה מסובך, לכן העליתי את מה שהעליתי. זה כאילו להוריד את הילדים קודם בבית ספר, זה נראה לי מאוד קשה לתפעול. עוד אופציה זה להוריד בכלל את התקנה הזאת. לדעתי, הפעוטות לא צריכים לנסוע יותר משעה, אם זה מה שקבוע. וזה קבוע אצלנו. אם הם לא יכולים לנסוע יותר משעה על סמך התקנות, ואני מאמין שזה לא קורה בהרבה מקומות, ותרו על הסעיף הזה. צריך להוריד את זה. אז תורידו את הסעיף הזה. הוא גם לא נוסע לאותו מוסד ממילא. השלטון המקומי אומר לך.

הם יוצאים באותו אישור, אבל זה לא נוסע לאותו מוסד, אז חסכתי פה פעמיים.

גם ככה אנחנו לא חונקים אתכם, לגבי השעה והזמן עוד נשב ונדבר, אבל למה? מבחינתי אני ממליץ להוריד את הסעיף הזה. אני רק אציין שגם לפי התקנות שלנו, מנהל המחלקה לשירותים חברתיים צריך לאשר, זאת אומרת: אם יש בעיה של מערכת החינוך, הם באותה רשות. אני מודה על תרומתך לדיון, הנה תרמת תרומה. לגבי ההערה של השלטון המקומי ביחס לילדים מעל גיל 12 שקיבלו אישור של ההורים להגיע עצמאית, אני מסכים עם ההערה של השלטון המקומי שצריך גם במקומות אחרים, שזה משיק כמו עלייה להסעה בבית ספר, לעשות התאמה של עוד כמה תקנות לתקנה הזאת. עוד פעם בעניין של ההתאמה. אתה יכול להתייחס למה שנאמר גב אל גב? יתכן שהמנהל שמאשר מסלול הסעות, לוקח בחשבון שבאופן טבעי מתקיימת העברת מוסעים מרכב לרכב? "החיים שלהם דבש", אנחנו גם נעשה להם את זה באמצע? מה זה גב אל גב? לא הבנתי. היתה פה טענה ששתי הסעות נפגשות במסלול מסוים, ומאותה נקודה כנראה המסלול משתנה ומעבירים מוסעים מרכב לרכב, למה? כמו עופות, כמו ארגזים. זה קורה בעיקר במסלולים ממוגני ירי, כי אם לא נעשה את זה, נסיע ילדים באזורי סיכון כשהם חשופים לפיגועי טרור.

שמאשרים רק בהסעות ממוגנות ירי. אבל זה לא נכון. תגידו לי, אני ועדת פיקוח עכשיו? אני מתקן תקנות. שיגיד לי דבר לא נכון לפרוטוקול, נבדוק אותו אחר כך. אני עכשיו מתקן תקנות, הוא הצהיר לפרוטוקול שלא, אז למה אתם עכשיו פותחים את זה?

לא להתבלבל, אלה תקנות מורכבות. אפשר לשחות בבעיות ולאפשר לכל אחד לפרוק ולא נגיע לתקנות. אני בכוונה אגרסיבי כדי להתקדם למשהו. ההערה הבאה היתה לגבי האיסור לעשן ברכב הסעה. קודם כל, אני רוצה להדגיש שהאיסור הזה קיים, זאת אומרת: גם אם לא נתקין היום את התקנות,

מישהו עלה פעם לרכב שמעשנים בו? אני חושב שעיקר הטענה היתה שהנהגים או המלווים מעשנים לפני או אחרי ההסעה ויש ריח של עשן

אילן, אפשר להוסיף בכל עת? הוספתי את זה. נפתור את הבעיה. מי העיר בכל עת?

על זה דובר, שבכל עת, גם כשהילדים לא נמצאים. גם אם אני הנהג קניתי את הרכב במיטב כספי, בשני מיליון, אסור לי לעשן בו גם כשהוא חונה ליד הבית שלי. אני כבר חצי שנה רבה על זה. עכשיו את מדברת על העבר? אני מדבר על העתיד. צריך להבחין בין מה שכתוב בתקנות לבין מה שאוכפים. את מדברת על אכיפה, עברית פשוטה. נשאלה שאלה, האם התקנות חלות על ילדים עם מוגבלויות פחות מורכבות, והתשובה היא כן. אבל היתה שאלה לגבי הליווי, אלה שני דברים שונים. למה היא נשאלה? הליווי הוא לא לגבי כל הילדים, ואנחנו יודעים את זה. ידוע,

לגבי הסעה של ילדים בטווח גילאים שונה, היו כמה הערות. כדי להוסיף עוד טווח, שיהיו הסעות נפרדות ביותר משני טווחי גילאים, יש לזה עלויות כספיות. על סמך מה אתה אומר את זה? בדקת? דנו בזה. אילן, עזוב לדון. כל דבר שאני מבקש, אתה יכול להגיד לי עלות נוספת.

עשית מסד נתונים כלשהו? יכול להיות שאם אני אשב ואכנס לך לקרביים, אני כיועץ ארגוני אוכיח לך שאני יכול לקחת כסף חזרה לאוצר אם רק תתנהל יותר טוב בשלוש קבוצות גיל וניתן גם את השיקול של המוגבלות? מי אמר? למה אתה אומר את זה? לא חושב שעשינו בדיקה. אני בטוח שלא. אבל ההערכה שלנו שתהיה לזה תוספת תקציב.

אין הוראה. אל תתפלספו.

ילדים עם צרכים מיוחדים ומוגבלויות, קחו את זה על כל הסקלה של המוגבלויות. שתי קבוצות הגיל האלה

יכול להיות שמוגבלות מסוימת היא לא בעייתית, אבל אנחנו יודעים במה ההסעות האלה מתעסקות, אז לתת שתי קבוצות גיל משלוש עד 10 ומ-11 עד 21. לפחות תוסיפו לזה שיקול דעת נוסף או שניים. תתחמו את זה עם שיקול דעת נוסף, כי אתה יכול לשאול אותי מהכיוון השני למה 10 ולמה לא 11, אבל לפחות שנראה שיש פה התייחסות מקצועית לשלום הילד, לבטיחותו, למגבלה שלו, שלא ייגרם לו נזק. אנחנו רוצים שעם יציאתו למוסד חינוכי, מצבו ישתפר, לא יחזור אחורה. אבל אם סוכם שילדים בגילאי שלוש עד שש ייסעו תמיד עם ליווי ואתה מכניס פה קבוצת גיל של שלוש עד 10, אתה מאפשר לילדים משש עד 10 שנוסעים עם ילדי שלוש עד שש, לזכות במלווה, ואז הם לא בסיכון. כמו למשל אדוני - - - 3(ב) - - - כמו למשל? את רוצה שאני אכנס עכשיו לסוגי המוגבלויות? מה את רוצה, שאני אגדיר? אני לא רוצה להגדיר. תאמיני לי שבא לי לומר, תאמיני לי שאני יודע סליחה על הביטוי מה "מעמיסים" בהסעות האלה ואת מי.

רק להציע?

בשולחן ואתן לך. את מבינה, חיה? לכן אני לא אומר, יכול להיות שישאלו למה לא 11? הבאת טענה מצוינת, אבל אני רוצה התייחסות.

לא פירוט, עוד שתי הסתייגויות לקביעה הדיכוטומית הזאת של שתי קבוצות גיל. מה את רוצה להציע? בענייני גילאים, להיצמד לגילאים של ביטוח לאומי והקריטריונים של ביטוח לאומי שלוש עד שבע, שבע עד 14, 14 עד 21. איזה קריטריונים? זה לא משנה, ביטוח לאומי גם בהשגחה, גם בתלות חי על פי קבוצות הגיל האלה. השאלה מה היה מערך שיקול הדעת שם. יש שם מערך שיקול דעת. הנה אני אומר לך, שאני יכול לכפור גם בקביעה של ביטוח לאומי. אני צריך לדעת מה מנחה אותו. אני רוצה שינחה אותו שיקול טובת הילד, איך מכניסים לחלוקה הדיכוטומית הזאת של שתי קבוצות גיל עוד הסתייגות כזאת, אחת או שתיים, שדואגת לשלום הילד ומתייחסת מקצועית למוגבלות. זאת רמת התלות ורמת הצורך בהשגחה. תודה, תרמת את חלקך.

אני מבקש תשובות. ורק בעניין הליווי בבקשה - - - אילן, הלאה. לגבי הדרישה שיהיו נהגים קבועים בהסעות, יש הוראה שמנחה את הרשות המקומית להשתדל שלא תהיה תחלופה של נהגים ומלווים במהלך שנת לימודים. מה זה להשתדל? כתבנו משהו קצת יותר חמור, שלא יוחלף אלא אם כן אין ברירה. אני אומר מעבר לזה, האם אתם דורשים מהרשות המקומית במכרוז של ההסעות להתייחס ליציבות הזאת? יש לנו את זה במכרז. יש סעיף מיוחד? שנדע שמה שאני מצהיר פה מגובה במעשים. אגב, גם עישון יש בסעיף של המכרזים, שאסור לעשן ברכב שמסיע ילדים, גם אם אין ילדים ברכב. אבל אין אכיפה. ברור שאין אכיפה, אנחנו יודעים זאת. בסוף התקנות נפתח פרק,

צוהר לסעיף פיקוח,

אדוני היושב-ראש, הוא גם אמר שיש קנס על זה. זה כבר קיים גם בתקנות של הפעוטות. אי אפשר לקבוע את זה באופן גורף, כי יש נסיבות משתנות, אבל זה כבר קיים בחקיקה. קבלני משנה ותתי

- - - לגבי החלפות רכבים בצמתים, דיברנו. גם הכרענו, שאין דבר כזה חוץ מרכב ממוגן ירי. מאחר ויש דבר כזה, לפחות כשמדובר בממוגני ירי, להכניס עוד תקנה שמתייחסת למצב כזה. קודם כל, שרק במצב כזה אפשר לעשות החלפת רכבים; וכאשר זה קורה,

כי אני אזכיר לאדוני, שבשנה שעברה שני ילדים הורדו בצומת ברקן כדי להחליף להסעה ממוגנת ירי ונותרו שם חצי שעה ללא השגחה, ללא ליווי.

אני מבקש לזה התייחסות כי זה עלה בדיון הקודם. לגבי הפרמטרים להחלטה של המנהל על הסעה בשילוב של גילאים, לא כללנו את זה בתקנות, אבל הפרמטרים היו בעיקר פרמטרים שכבר נמצאים בתוך התקנות, לגבי משך ההסעה.

זה כתוב בסוף (ג) "לא ייפגע וכי ההסעה תתבצע לפי תקנות אלה". זה כתוב, על (ב) אתה מדבר? לא, הוא דיבר על (א). שאלתי אותך אילן לגבי הפרמטרים.

ש-(ג) נבנה על סמך התקנות של הפעוטות, זה כבר קיים גם בחקיקה. ההנחה היא שאנחנו נוריד את (ג), אז יישארו 10(א) ו-10(ב). אני אומרת שב-(ג) כן כתבתם ש"ההסעה תתבצע לפי תקנות אלה". למה אי אפשר לכתוב את זה ב-(א) ו-(ב)? מכיוון ש-10(ג) מפנה להסעה שמתנהלת לפי תקנות אחרות, צריך לכתוב את זה. שריינתם את עצמכם, למה לא תשריין פה גם את זה? אפשר לשריין את זה. אם זה לא מזיק וזה יכול רק להועיל. אפשר להוסיף את זה. כי גם העניין של שלומם של הילדים וגם העניין של התקנות רלוונטי גם ל-(א) ו-(ב). לפי תקנות אלה. זה צריך להיות גם ב-(א) ו-(ב). לגבי פיתוח אפליקציה שתעדכן את ההורים, זה עלה לראשונה וצריך לשקול את זה. הייתי שמח אם היית אומר: אני אמליץ בפני הממונים. דודי, זה לא כסף גדול, זה קיים, זה מוצר מדף שנמצא ולא צריך לפתח את זה. אנחנו נעקוב אחריהם, נעשה דיון מעקב. לגבי הדרישה שההגעה עד מועד מסוים לפני תחילת יום הלימודים תהיה באחריות של מוסד החינוך, מוסד החינוך הוא לא הגורם שאפשר להטיל עליו אחריות על שעת ההגעה של ההסעה. מי שמבצע את ההסעה, מי שמבצע עבור הרשות המקומית זה קבלן, זכיין של הרשות המקומית או הרשות המקומית שמבצעים את ההסעה. הם אלה שאחראים למועד שהיא מתחילה, לפרק הזמן שהיא נמשכת, והם אלה שיכולים להיות אחראים למועד ההגעה של ההסעה. אי אפשר להטיל את האחריות הזאת על מוסד החינוך. אם יש תקנות שמדברות על הרציונל בקביעת מסלול או אישור הסעה, בוודאי שבסוף הרשות היא האחראית. התקנות האלה לא רק עבורכם, גם הרשות רוצה את זה. גם הרשות רוצה שמחר, מחרתיים השיקול הכלכלי של מאן דהו ברשויות המקומיות לא יהיה שיקול מכריע.

מקרים שעשו חוזה עם זכיין אחד, והוא אמר להורים האלה: השבוע אני מסיע קודם כל את הקבוצה השנייה, אז השבוע הילד שלכם יוסע רק משמונה. שבוע אחרי זה הוא מסיע אותם משש וחצי. זמני ההגעה צריכים שייכתבו, וזה יהיה שיקול מכריע, כדי שבהתאם לכך ייצא מכרז. אם לקבלן או לזכיין אין מספיק כלי רכב לתת מענה לצרכים של הרשות המקומית, יתכבד לזוז הצידה ולא להגיש מועמדות, והרשות המקומית תגיד לו: תוכיח לי שיש בידיך כך וכך צי של מכוניות ראויות ונהגים. לפי המכרז הוא יכול להביא - - - הוא לא מביא, למה שהוא יביא? יש לו נהג שהוא מעמיס עליו מחמש בבוקר את ההסעה של הפועלים, לאחר מכן בשש וחצי הוא אומר לילדים: חכו,

לילדים האחרים בלי המוגבלות שהוא צריך להסיע, הוא מתחיל בשמונה ומגיע בתשע ורבע לבית הספר,

לכן קבענו הוראה שמגבילה את מועד ההגעה למוסד החינוך ל-10 דקות לפני תחילת הלימודים. יש הוראה כזאת, רק שהאחריות היא של הרשות המקומית. באחת בדיוק יש כאן דיון אחר של ועדת משנה לספורט של הוועדה שלנו. אין דיונים מקבילים למליאה של הוועדה ולוועדת משנה, לכן אני חייב לסיים בנקודה הזאת.

יש לכם פה יועצת משפטית של הוועדה שרשמה בדיוק מה אתם עוד חייבים. אנחנו נמשיך בדיון הבא מאיפה שסיימנו.

משרד החינוך, תבואו עם תשובות.